בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אני רוצה לדעת אם יש מישהו ממשרד האוצר שיכול לענות על השאלות של אתמול. אני מבין שאסי מסינג יהיה ב-10:30 בזום, אבל אני רוצה לדעת תשובות. יש הרבה מאוד דברים, שמשום מה לא מתקדמים. מישהו יודע להגיד? אני ממשרד האוצר,

אבל אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני באתי לתקנות של היום.

צלצלו לראש אגף התקציבים, לממלא מקומו של ראש אגף התקציבים, שישלח מישהו עכשיו.

אסי מסינג אמר שב-10:30 הוא יהיה בזום. אבל זה לא רק אסי מסינג, זה גם משרד החינוך. הוא לא יוכל לענות על זה. צריך את הרפרנט של החינוך. הוא גם יהיה בזום. מוחמד שהיה פה אתמול. אז שיבוא. כשהם רוצים משהו, אנחנו מהר מהר מתכנסים, תצביעו. אסי מסינג בזום או שהוא יהיה פה? בזום. זה לא יעבור ככה, הדבר הזה. 10:30? בסדר. הצעה לסדר, בבקשה. ב-10:30 שהוא יעלה. צריך גם את הייעוץ המשפטי של משרד החינוך. שיעלו בזום ב-10:30. בבקשה מיקי. זה לא הנושא, אבל אני זועק את זעקתו של הסאפרי, שהוא תאגיד עירוני באחזקה של 10% על ידי עיריית רמת גן. עכשיו אני לא מדבר על הפתיחה או לא הפתיחה, למרות שגם על זה יש לי מה להגיד. אבל מכיוון שהוא נופל בתוך תאגיד עירוני של 10%, הוא לא זכאי אפילו לשקל אחד פיצוי מהמדינה. אם הוא היה פרטי, היה זוכה. הוא לא מצליח להתמודד כי הוא מקום יחידי שמחזיק את המטפלים, את המאמנים,

החיות לא יוצאות לחל"ת, מה לעשות? ולכן אני אומר שוועדת הכספים צריכה לדון בעניין הזה, כי זה נושא כספי,

שיבוא האוצר וייתן תשובות. אני לא הבנתי, אם הוא היה פרטי? הוא היה מקבל. בגלל שהוא נופל בתוך 10% תאגיד עירוני, הוא לא זכאי לכל סיוע ממשלתי. התאגיד העירוני אומר אני נותן לך 10%. אם התקציב שלך הוא 100 שקלים, אני אתן לך רק עשרה שקלים. אבל אי אפשר להאכיל את החיות.

הריח יגיע סליחה,

אני מתנצל עד לבני ברק. יש כאן צער בעלי חיים אמיתי. מעבר לכך שאני עובד מול יושב-ראש ועדת החוקה לפתוח את הספארי הרי ההגבלה של הניידות ירדה, מותר עשרה איש, קפסולה בתוך מכונית משפחתית היא ארבעה-חמישה-שישה איש. מה הבעיה לפתוח את הספארי? אנשים יוכלו להתרענן. גם ככה האנשים בלחץ. אבל זה עניין של ועדת חוקה, אני הולך בצוהריים - - - מה ענו לך על זה? בגלל שאם זה נפתח, אז זה נפתח.

זה העניין,

אז בינתיים צריך את הסיוע הממשלתי. צריך שרשות המסים, אגף התקציבים ייתן תשובות מדוע בגלל ההגדרה, אנחנו לא שמנו לב כי אנחנו לא יכולים לדעת את הדברים הקטנים האלה בסעיפי המשנה אם הוא היה פרטי, הוא היה מקבל סיוע מהמדינה בלי בעיה.

כמה עוד גופים כאלה יש? כלום, יש את גן החיות התנ"כי ויש אותו, זה הכול. שניהם אותו דבר? שניהם אותו דבר. עיריית ירושלים מחזיקה 15% או משהו כזה, ורמת גן 10%, רק כדי שתהיה להם שליטה בדירקטוריון. גן החיות התנ"כי לא פנה. הוא דיבר עם מישהו? אני יודע, הוא פנה אליי. גן החיות התנ"כי פנה אליך?

אלה שני המקרים? אלה שני המקרים. מדובר בצער בעלי חיים, אנחנו עַם עִם נשמה של רחמנות. מה עם החי-פארק במוצקין? וגן החיות של חיפה? אני לא יודע להגיד כי לא פנו אליי.

אבל צער בעלי חיים אני זועק את זעקתם כעם יהודי רחמן. יש אצלנו סיפור דומה על הסאפרי. הגישו דיון על הספארי. חבר הכנסת קושניר הגיש דיון מהיר.

אפשר לבקש להחריג - - - זה עניין כספי.

מה שהוא אומר, שיש לזה סיבה עקרונית. הסיבה העקרונית, זה כנראה נוגע גם לגן החיות התנ"כי, וגם כנראה לעוד מקום או שניים שאנחנו לא יודעים מי הם,

צריך לבדוק כמה תאגידים נמצאים באחוז מסוים של עד 20% מתאגיד עירוני - - - גן החיות התנ"כי פנה אליך? אני לא רוצה לקיים דיון - - - אתמול הוא היה בזום בוועדת קורונה. אני כבר מתקשר אליו. בגלל שאם אני שם את זה על סדר-היום באיזשהו שלב, אני רוצה לדעת שאנחנו לא מפספסים, מישהו יתקשר, יגיד: למה אותי לא? אני אוציא לך היום מכתב מסודר.

גם בחיפה יש גן חיות.

צריך לבדוק את זה. מה שהוא אומר, בגלל שזה תאגיד עירוני והעירייה משתתפת ב-10% מהתקציב שלו, אז הוא לא יכול לקבל סיוע מהממשלה.

הזוי קצת. אם זה היה פרטי, הוא אומר שהוא היה מקבל. גם החי-פארק במוצקין.

אנחנו נעקוב אחרי מה שקורה, אם פותחים אותם. אם לא פותחים אותם, נשים אותם על סדר-היום, את כל

גם את הספארי - - - גם אם פותחים אותם, הם צריכים לקבל את הפיצויים אחורה. הם לא מקבלים פיצויים. בסדר, זה בתוך הדיון. כשזה יגיע לפה, צריך לטפל בזה.

אני מבקש שתגידו את השמות באופן מדויק שאנחנו לא נטעה בעניין הזה.

נזמין אותם, אבל אני רוצה לעקוב ביומיים-שלושה האלה מה קורה אם פותחים אותם, זה משנה את כל הדברים. אני היום בחוקה בצוהריים, אני יורד לשם. אני מאוד מקווה שחוקה לא תאשר רק

בסדר גמור. אם לא, אז אנחנו נגיע.

קובע. תודה רבה,

אנחנו נעקוב אחרי זה ונראה מה אנחנו עושים. אני עובר לסעיף הראשון: תקנות מס הכנסה (יישום הסכם הפטקא) (הוראת שעה), התשפ"א-2020. מי מציג את הדברים?

אני קוסאי עאסי ממשרד האוצר, מנהל תחום מיסוי בינלאומי בכלכלן הראשי.

שמי קוסאי עאסי, אני ממשרד האוצר. התפקיד שלי הוא מנהל תחום מיסוי

אנחנו בחודשים מרץ ואפריל היינו בסוג של הסגר, ובגלל ההסגר הזה התנועה הייתה מוגבלת לאנשים, וגם מוסדות פיננסיים עבדו

לא במצבת עובדים מלאה.

פעולות שהיו חייבים לעשות לפי פטקא, גם לפי CRS, התקשו לעשות אותן בצורה תקינה ומלאה. לכן אנחנו פנינו לאמריקאים, והאמריקאים הוציאו הודעה לכל המדינות שמי שרוצה לדווח עד סוף השנה אנחנו היינו אמורים לפי הסכם פטקא עם האמריקאים לדווח ב-30 בספטמבר בכל שנה לגבי השנה הקודמת. קיבלנו אישור מהאמריקאים לשנה הזאת, בגלל הקורונה, לדווח עד סוף השנה, עד 31 בדצמבר 2020 לגבי נתוני 2019. פנינו גם ל-OECD, ושם הקימו ועדה. הוועדה החליטה שמדינה שרוצה לאחר בדיווח, עד 31 בדצמבר 2020, היא יכולה לאחר בדיווח. לכן אנחנו התאמנו את התאריכים כך שתהיה התאמה - - - מה הייתם צריכים לעשות במרץ-אפריל? מה הייתם צריכים לעשות בתקופה ההיא שזה נדחה, שמבקשים את הדחייה? מה הייתם צריכים לעשות? לא אנחנו, השוק היה אמור לעשות. אנחנו לא היינו אמורים לעשות כלום. במרץ-אפריל, לגבי CRS לדוגמה, למרות שהראשון הוא פטקא, אם אתה זוכר, כשהעברנו את התקנות, אנחנו עשינו מנגנון של הודעות ללקוחות והסגות על אותן הודעות. המנגנון עבד כך: עד 15 בפברואר הבנקים היו חייבים לשלוח ללקוחות שלהם הודעות, בהודעות האלה הם אמרו להם אתם בטיפול מדינת המושב שלכם. נתנו כשלושה חודשים ללקוחות להגיש הסגה על הסיווג של הבנק.

אם הבנק סיווג מישהו כתושב צרפת, אז יש לו שלושה חודשים להביא לבנק

שסותרת את הסיווג שלהם. נניח שאני לא תושב צרפת, אני הייתי סטודנט ועכשיו חזרתי ארצה, אני תושב ישראל. לאחר מכן יש שלושה חודשים לבנק לשבת ולדון אתו בסוגיה הזאת, ולהחליט לגביו אם הוא באמת תושב צרפת או לא. לאחר מכן יש לבנק עוד חודש להעביר את החומר, את הסיווגים לאחר קבלת ההסגות או דחייתן,

הוא היה אמור להעביר לרשות המסים ב-8 בספטמבר בכל שנה לגבי השנה הקודמת. ב-30 בספטמבר התקיים חילוף המידע עם המדינות האחרות. זה לגבי ה-CRS. מאחר שתקופת ההסגר נפלה על התקופה שבה הלקוחות חייבים לענות אם יש להם הסגה בתקופת ההסגה חלק מהלקוחות לא יכלו לצאת מהבתים. גם בעולם, אם הוא תושב צרפת והיה צריך להביא אישורים מצרפת, אני לא יודע אם בצרפת עבדו בצורה מלאה, ומן הסתם, ולא כל מי שרצה להגיש הסגה יכול היה, לפחות בחלק מהתקופה. ומאחר שגם העולם נתן אפשרות לדחות את הדיווחים עד 31 בדצמבר, ראינו שיותר נכון לרווח את התקופות, לתת למי שרצה להגיש הסגה עוד יותר זמן להגיש הסגה, להקל עם הלקוחות של הבנקים, וגם להקל עם המוסדות הפיננסיים; במקום שיידרשו לדווח ב-8 בספטמבר וילחצו כדי לסיים את העבודה כמו שצריך הרי הם לא עובדים במצבת עובדים מלאה, כדי לענות על ההסגות - - - בעולם דחו את זה? בעולם דחו את זה, וגם האמריקאים דחו את זה. דחו ל-31 בדצמבר. ומה שאתם מבקשים, שאנחנו גם נדחה על מנת שנהיה כמו האמריקאים. אני מדבר על הסעיף הראשון, עזוב את ה-CRS האירופאי. האמריקאים אמרו: מדינה שרוצה

על חשבונות של אמריקאים אצלם באיחור, יכולה לדווח באיחור. זה לשון המכתב. ומה קורה בינתיים? זה לא פועל? ואז מה קורה? מה שקורה, למוסדות הפיננסיים יש יותר זמן לעבוד. במקום שידווחו לנו ב-20 בספטמבר, ידווחו לנו ב-8 בדצמבר. זה בגלל אירועי הקורונה? זה רק השנה,

יש פה נציג של הבנקים? יש פה נציג של הבנקים? הבנקים עצמם? הבנקים, מישהו. בנק ישראל אולי? בנק ישראל כאן? הם לא שלחו. אולי בזום? יש בחורה בשם קרן מבנק לאומי שנרשמה לדיון ונמצאת בזום. היא בזום. קרן. יש עוד תיקון שאני רוצה להתייחס אליו. אני שכחתי שאנחנו נמצאים בתקופת הקורונה, אז יש פה נציגים, אבל הם נמצאים בזום. אני מבקש את נציגת בנק לאומי, אני רוצה לשמוע אותה. עוד תיקון לגבי פטקא. לפי הסכם פטקא נקבע שאם יש חשבון שלא זוהה כשחשבון של אמריקאי הרי בחילופי המידע אנחנו מבחינים בין חשבון שהיתרה שבו בסוף השנה מתחת למיליון דולר, לחשבון שהיתרה בו בסוף השנה היא מעל מיליון דולר. חשבון שהיתרה בו מתחת למיליון דולר, אנחנו בודקים רק את מה שרשום במערכות האלקטרוניות של הבנק. אם החשבון עבר את המיליון דולר,

הבנק צריך לחפור במסמכים, לראות אם חסרים נתונים במערכת, אם מדובר בחשבון שנפתח לפני הרבה שנים, שאז הוראות הכר את הלקוח היו פחות מקפידות, וחסרים לו נתונים במערכת, אז הוא צריך לחפור במסמכים כדי למצוא את הפרטים החסרים. אם מדובר בחשבון שזוהה כחשבון אמריקאי גם כשהוא היה חשבון נמוך, אז הוא אמריקאי, לא צריך לחפור עוד יותר במסמכים. אם מדובר בחשבון שכשהוא היה חשבון נמוך הוא לא סווג כאמריקאי כי אין נתון שמסגיר אותו ככזה, והוא עובר את המיליון דולר בסוף שנה מסוימת,

יש שישה חודשים מסוף השנה לחפור במסמכים ולמצוא אם הוא אמריקאי או לא. מעבר לבדיקה האלקטרונית, יש לעשות בדיקת ניירת בשישה חודשים מסוף השנה שבה הוא עבר את המיליון דולר. המקרה הספציפי שלנו פה, נניח שיש חשבון שלא סווג כאמריקאי, כי לא היה נתון שהוא אמריקאי כשהוא היה חשבון קטן, ועכשיו הוא הפך לחשבון בעל ערך גבוה, מעל מיליון דולר, אז לבנק או למוסד הפיננסי יש שישה חודשים, עד 30 ביוני, לבדוק אם החשבון הזה הוא חשבון אמריקאי או לא, לעשות עוד בדיקת נייר. מאחר שהיינו בסוג של הסגר בחלק מהתקופה, מאחר שהפרשנות שלנו להסכם היא שהדיווח על אותו חשבון אם יתגלה כחשבון אמריקאי, צריכה להיעשות בכל מקרה בשנת 2021, לא משנה באיזה יום ב-2020 הם גילו שהוא אמריקאי, לכן אנחנו אמרנו שבתקופה הזאת לא יפריע לאמריקאים אם אנחנו נרווח את התקופה, במקום שישה חודשים ניתן להם 12 חודשים לבדוק את זה. גם ככה זה לא משנה להם. שלחנו הודעה לאמריקאים שאנחנו הולכים לעשות את זה. בינתיים אנחנו מדברים על זה. אין לכם עדיין תשובה מהם. אנחנו

והם שואלים אותנו עכשיו לפי מה הפרשנות שלנו שאנחנו צריכים לדווח ב-2021. לדעתי הפרשנות שלנו נאחזת בהסכם, יש לנו פרשנות די מספקת. מה יהיה אם, חס וחלילה, הקורונה לא תסתיים עד סוף דצמבר? הם יבקשו עוד פעם. הם יבואו עוד פעם. מה אתם אומרים? הבעיה היא שהיה הסגר. לא בגלל הקורונה, בגלל ההסגר אנשים לא יצאו, התנועה הייתה מוגבלת, הבנקים לא עבדו. לא משנה, יש אנשים שמטילים את המגבלות על עצמם. יש גם אנשים מבוגרים,

שגם לא יכולים. אנחנו מכירים - - - לא רוצים לצאת. לא בגלל סגר, גם כשאין סגר יש אנשים שלא יוצאים בגלל הנושא של הקורונה. אנשים בסיכון גבוה, סתם אנשים, לא רוצים לצאת. אני מבין את זה. מה אז יהיה?

זה עד דצמבר אלא אם אולי העולם דוחה את זה. ואם יהיה סגר? אם יהיה סגר שלישי, מה תעשו?

בינתיים זה מה שארצות הברית אפשרה,

כל המדינות - - - עוד לא אפשרה. כרגע אמרת שארצות הברית עדיין לא אפשרה לכם. אפשרה, אפשרה.

את הדיווח. את הדיווח היא אפשרה. אבל מה היא לא אפשרה? איזה דיווח ארצות הברית לא אפשרה לכם עדיין? אנחנו במשא ומתן זה לא משא ומתן, יותר אנחנו הודענו להם והם רוצים את הפרשנות שלנו. במקום שיהיה למוסד הפיננסי שישה חודשים לעבוד, 12 חודשים לעבוד. רציתי לשאול שאלה. יוסף שימל, מאיגוד הגמ"חים.

שהזמן של הדיווח הוא לפי סוף שנה, שאז זה משתנה. יש לנו המון בעיות עם הבנקים.

אדם הפקיד 170,000 שקל כשהדולר היה 3.5. פתאום הדולר יורד, הבנק אומר לו: אתה 50,000 דולר, מעביר אותו מגמ"ח קטן לגמ"ח גדול, ומחייב אותו בפטקא. אנחנו טענו שזה לפי סוף שנה, כמו שאתה אמרת. אנחנו יכולים לקבל הבהרה שהדיווח הוא לפי סוף שנה,

את מעמד הדיווח, שזו יתרה בסוף שנה ולא בכל רגע נתון? לא, לא, זו יתרה בסוף שנה.

אנחנו רוצים את זה בכתב בבקשה. שמשרד האוצר - - - יש לך את זה בתקנות. בסוף שנה.

כשהייתה בעיה עם הבנק, מישהו הפקידו לו, הדולר ירד טיפה, הבנק העביר אותו מהגדרה של חשבון קטן לחשבון גדול.

אתה מדווח על חמישה דולר?

אני אגיד לך מה הקטע. אם יש לך חשבון פעיל שבמהלך השנה הוא עבר את המיליון דולר ולאחר מכן הוא חזר להיות מתחת למיליון דולר, אתה תסתכל על סוף השנה. אבל על הבנק

שאם יש תכנון כזה או תחמון, שרגע לפני סוף השנה הבן אדם מרוקן את החשבון, זה משהו אחר.

אנחנו רוצים הבהרה שזה ככה, שאם במשך שנה היה מעבר כזה, ובגלל ירידת הדולר, אז לא יחייבו לעבור ממעמד של גמ"ח קטן לגמ"ח גדול. אני חושב שיותר נכון להעביר שאלה. אנחנו העברנו את השאלה, ולא קיבלנו תשובה. העברנו שאלה. הם פנו גם אלינו, גם אנחנו פנינו לגבי זה. לא הגענו - - - למי פניתם? רשות המיסים מטפלת בזה. יואב משה מרשות המיסים.

פנינו לפרידה ולבנק ישראל.

מורן דהן מהמחלקה המשפטית ברשות המיסים. אני הרפרנטית המשפטית של יואב משה, שהוא מהמקצועית, הוא לא יכול היה להגיע היום. אנחנו מקבלים כל הזמן שאלות מגופים איך ליישם, איך לדווח, איזה גוף צריך לדווח, באיזה אופן. יש באתר של רשות המיסים את פרטי ההתקשרות של - - - איך לדווח אנחנו יודעים. הסתדרנו, אנחנו יודעים. לגבי השאלה הזאת, אפשר להעביר ואנחנו נטפל בזה. הנושא הזה הוא מול הבנקים ישירות. ברגע שהם רואים צ'ק של מישהו הוא הפקיד צ'ק של 170,000 שקל,

הפכת מגמ"ח קטן לגדול. רשות המיסים עונה על שאלות כאלה. אבל רשות המיסים לא תעזור לי. זה לא יעזור לי לחלק הזה, רשות המיסים כי אני - - - לבנק.

כשזה מגיע לרשות המיסים, זה כבר השלב שאחרי. הוא רוצה לקבל את התשובה מהבנק. הבנק סוגר לי תוכניות על דבר כזה. הייתה לנו שיחה ארוכה עם - - - אפשר להעביר את זה תוך כדי טיפול, ואנחנו ניתן מענה. חשוב לציין שרשות המיסים היא הסמכות המקצועית שמפרשת את התקנות האלה. רשות המיסים לא תעזור לי כשהבנק רוצה לסגור חשבון בגלל דבר כזה. אני בשלב הקודם. אני רוצה מכתב,

ממשרד האוצר - - - אבל משרד האוצר הוא לא הגוף שמפרש את התקנות,

אפשר להעביר שאלה ליואב משה מרשות המיסים. אבל אתם מבינים את הבעיה? הוא שואל על בעיה ממקור אחר, מסיפור אחר. ברגע שהוא עובר איזשהו סף בחשבון הבנק שלו, הסיווג שלו משתנה, הוא הופך להיות גמ"ח גדול. אנחנו ניתן מענה. אנחנו נצטרך לבדוק את זה, אבל לדוגמה, בשאלה הזאת,

השער עלה ובגלל זה הסיווג הוא שונה, אז יש להתייחס לזה כך וכך. הוא לא מדבר על מענה לגמ"ח ספציפי, הוא מדבר על שאלה כללית.

שם הייתה לו שאלה לגבי גמ"ח ספציפי שזה התעורר. יש פניות של מספר גמ"חים בנושא הזה. על הנושא העקרוני. ברור שהשאלה עקרונית. שימל, מה שאנחנו מבקשים, כפי שהיא אמרה, תפנה בשאלה עם העתק אלינו. אנחנו נעקוב אחרי זה, בגלל שאנחנו גם פנינו ולא קיבלנו עדיין תשובה. למי אני אמור לפנות? ליואב משה מרשות המיסים. יש את פרטי הקשר שלו באתר של רשות המיסים. ואנחנו תמיד עונים שאלה כללית ולא לגופו של חשבון או בנק או גמ"ח. אנחנו רוצים תשובה על זה, אנחנו התעניינו בזה כבר קודם, לא קיבלנו תשובה. זו שאלה נכונה. אני עושה הפסקה רגע בגלל שאסי מסינג נמצא בזום לגבי הנושא של

שלא מגיעים. מוחמד אתו. אסי מסינג, בבקשה. אתמול העלו חברים בוועדה וגם אני מעלה את זה שיש הרבה מאוד נושאים שהם נושאים שונים. מי שהיה מרוגז, היה בעיקר חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', כרגע הוא לא כאן. אבל גם חברי כנסת ערבים וגם סתם חברי כנסת שהעלו את העניין הזה,

לא יכולים לשלם משכורות.

זה כבר אושר כאן בוועדה, זה אושר בכל המקומות,

חלק מהכסף לא מגיע. אומרים שהלשכה המשפטית מעכבת את זה. זה שעות טיפוח. שעות טיפוח. אמרתי, תמרוץ וטיפוח. למיטב ידיעתי, אין שום דבר שמתעכב אצלנו ולא אמור להתעכב אצלנו, בלשכה המשפטית באוצר. ככל הנראה הכוונה ללשכה המשפטית במשרד החינוך.

בהתאם להנחיית היועץ, וכפי שהסברנו באריכות גם אתמול וגם בפעמים הקודמות, כסף שהוא כסף קואליציוני צריך לעבור אישור. זו הייתה גם החלטת הממשלה, וגם ההודעה בוועדה, שהתנאי להוצאת הכסף בכפוף לאישור מקצועי וחוות דעת משפטית של הלשכה המשפטית של המשרד הרלוונטי. לכן ככל הנראה הכתובת צריכה להיות משרד החינוך. אני לא מכיר את הפרטים. אני לא מכיר את הפרטים של אף אחד מהכספים הספציפיים, אנחנו גם לא מתעסקים בהם. לפי מה שהוא אומר, זה אפילו לא עובר אצלם. אנחנו כל הזמן מקבלים את ההודעות האלה ממשרד החינוך, שהם מעבירים אליכם את חוות הדעת ואתם פשוט לא נותנים תשובות, או שאתם מעכבים את זה. אני לא מכיר דבר כזה. אני מוכן לבדוק את עצמי פעם נוספת. אני לא מכיר שנעשתה פנייה אלינו בהקשר הזה.

אם תוכל להתקשר עם היועץ המשפטי של משרד החינוך ולחזור אלינו.

אם אתה תבדוק, הוא יבדוק, לא נגמור מזה. אין צורך, לפי הנחיית היועץ ואנחנו גם לא נוהגים כך בפועל, שכספים מעין אלה שאושרו בתקציב ומותנים בחוות דעת משפטית, יצטרכו לעבור גם את הלשכה המשפטית באוצר.

ברגע שיש חוות דעת של המשרד הממשלתי הרלוונטי, אגף תקציבים פועלים להעברת העברה תקציבית לוועדה ככל שנדרשת העברה?

אלא אם כן יש איזו סיטואציה מאוד קיצונית שנדרשת המעורבות שלנו, אני לא מכיר מצב - - - למשל? מה זו סיטואציה קיצונית שנדרשת המעורבות שלכם? לפעמים יש עניינים, יש כל מיני דברים של יישום של הנחיית היועץ. זו לא הסיטואציה פה. אנחנו לא אמורים לתת אישור לחוות הדעת בשוטף, בטח לא בסיטואציה שאנחנו מדברים כרגע. אני מסייג את עצמי באופן כללי, אבל כרגע זו לא הסיטואציה. כרגע יש משהו שתקוע אצלכם שאתם יודעים - - - תעלו עכשיו את היועץ המשפטי של משרד החינוך,

נשמע גם אותו. הרב גפני, אני צריך אותו. אסי, שלום, ינון אזולאי. אתה אומר שאצלכם לא תקוע כלום והכול בסדר, הכול עובר. דיברתי על חינוך. דיברתי על חינוך. קודם כל, לפני שנגיע אתך ל-700 מיליון, בשאר המשרדים לא צריך שום אישור שלכם, כמו שאמרת, מלבד מקרים חריגים שאתה אומר שצריך? לא, אמרתי - - - לא, הוא דיבר על המקרה הספציפי. אבל מה עם שאר המשרדים? שאלתי אותו גם על שאר המשרדים. חבר הכנסת אזולאי, כדי שאנחנו נדייק, מדובר בכספים קואליציוניים פוליטיים תקציביים, שהאישור שנדרש שם הוא לא אישור לעצם ההקצאה עצמה וכולי, אלא בהתאם להנחיית היועץ שדנה ביישום הסכמים פוליטיים תקציביים, יש מנגנונים של אישורים בגלל הייחוד של הכספים הללו. אמרתי שבהקשר הזה לא נדרשת מעורבות שלנו, למעט מקרים שהם לא - - - כרגע. כספים קואליציוניים שהם לאו דווקא במשרד החינוך,

בין זה לבין השאלה של הקצאת כספים אחרים אין קשר. לא, לא, לפני השאלה, עוד לא הגעתי לשאלה השנייה. אני שואל בשאלה הזאת, כל הכספים הקואליציוניים שעוברים את הייעוץ המשפטי של אותו משרד, בסדר מבחינתכם, אלא אם כן במקרים חריגים זה צריך להגיע אליכם,

אני אומר כן. אוקיי. בסדר. עכשיו השאלה השנייה. 700 מיליון - - - רגע.

אני לא מדבר על משרד החינוך, אני מדבר גם על משרדים אחרים.

למשרדים אחרים יש היתקלות עם הלשכה המשפטית של משרד האוצר? אתה כל הזמן מדגיש משרד החינוך.

חוזר ואומר, אתם העליתם סוגיה ראשונה, שדינה בשאלה של הקצאת תקציבים שהוכרזו בהחלטת הממשלה של יישום הסכמים פוליטיים תקציביים וכן בהמשך בדיון בכנסת לאישור התוכנית המפורטת לפי חוק יסוד: משק המדינה. בסוגיה הספציפית הזו, של הכספים הללו, כל זמן שהם לא הוקצו בתוך תוכניות כלליות בתוך המשרדים, והתנאי להעברה שלהם לתוכנית הספציפית שבה הכסף אמור להיות מוקצה, לפי הנחיית היועץ, חוות דעת משפטית של היועץ המשפטי של המשרד

פלוס אישור מקצועי של המשרד הרלוונטי גם, בסיטואציות האלה, לא משנה אם זה משרד העבודה או משרד הרווחה, או כל משרד אחר, לא נדרשת מעורבות שלנו, למעט סוגיות כלליות רוחביות שאני לא חושב שהן נמצאות כרגע על הפרק. העלה אתמול חבר הכנסת סמוטריץ' את המוכר שאינו רשמי. הוא אומר שמדובר על 80 מיליון שלא מעבירים. ככה הבנתי פה, אמרו שזה תקוע אצלכם, שאתם צריכים חוות דעת. אני לא מכיר סוגיה כזאת שנמצאת על שולחננו. אני אומר גם יותר מזה, לא נדרש, אלא אם כן מישהו - - - מספר חברי כנסת העלו את הנושא של תמרוץ וטיפוח.

מדובר על סכומים גדולים, לא יכולים לשלם משכורות. האצבע המאשימה היא כלפיכם, זה מה שהיה אתמול. קודם כל, אני יודע שאוהבים להאשים אותי בהרבה דברים, זה לא אחד מהם. זה נוהג שיש אצלנו, הרבה פעמים מאשימים אותי שלא הבאתי דברים שאתם עדיין לא העברתם אלי. אבל זה נוהג כזה. אז בוא נעזוב את ההאשמות, בוא נדבר על הדברים המעשיים. תמרוץ וטיפוח זה הרבה כסף. אחמד, אתה דיברת על הנושא של תמרוץ וטיפוח, שעות. אתמול הצגתי את זה, והם העבירו לנו לבתי ספר בנצרת. יש בעיה עם שעות טיפוח. הם התחילו את שנת הלימודים בלי תקציב, הם לא יכולים לשלם. ולא העבירו.

יכול להתייחס, אדוני היושב-ראש, זה מוחמד חלאילה מאגף התקציבים. לגבי שעות תמריץ וטיפוח, מדובר בתקציב קואליציוני שהיה בשנת 2019, ובשנת 2020 הוא לא קיים, אז לא הייתה התחייבות להעביר אותו, הוא לא עבר במסגרת ה-411, זו סוגיה נפרדת מהסיפור של העברת התקציבים הקואליציוניים שדנו בהם אתמול.

זה תקציב שבשנת 2019 עבד. לצערי הרב, זה קואליציוני.

הלוואי ויפסיק הקואליציוני, שישמו את זה בבסיס התקציב. אבל זה חלק ממערכת החינוך. אני אתחבר למה שמוחמד אמר. במצב שבו יש סוגיות, כמו שאמרתי, שקשורות להעברות תקציביות של כספים קואליציוניים משנה קודמת, זו סוגיה שלא מותנית רק בדיון הזה, וצריך לברר אותה. אני שומע את זה כרגע, ונבדוק במה מדובר. מה הפירוש שאתה שומע כרגע? אגף התקציבים כל הזמן אומר שהם מדברים אתכם. יש פה משהו לא נוח מבחינתי.

הם סיימו את הדיון ולא עשו עם זה כלום, לא הלכו לברר, לפי מה שהוא אומר. שאל אותו גם על המוכש"ר שהעלית אתמול, וגם עכשיו. איפה התשובה על המוכש"ר? שייתן גם על זה תשובה.

אנחנו נחזור ונחדד שוב - - - אסי, תקשיב לי רגע. אסור לי להתעצבן בשבועות האחרונים, אבל זה מתחיל לעצבן. אני אגיד לך למה. מדברים חברים בוועדת הכספים מכל המפלגות. מדברים כל הזמן על נושאים שונים ומגוונים שלא פועלים. לא פועלים. זה גם במגזר הערבי, אבל גם במגזר היהודי הרגיל לגבי נושאים חברתיים שונים. אנחנו מעלים את זה פעם אחר פעם, ואומרים לנו הלשכה המשפטית. אתה אומר שזה לא נכון, ואני מאמין לך. אני רוצה לדעת - - - אני אומר שוב - - - אסי, תקשיב לי רגע עד הסוף. אני רוצה לדעת מה נעשה עם כל הדברים האלה, למשל תמרוץ וטיפוח. למשל המוכש"ר, שזה של הציונות הדתית, או נושאים חברתיים אחרים. העליתי גם את הנושא של מדרשת שדה בוקר, שלזה יש עוד נושא שצריך לדבר עליו. כל הדברים האלה, אני הייתי מצפה שאתם ממשרד האוצר למיטב ידיעתי, מדובר באנשים רציניים ברגע שזה עולה פה, וזה עלה כבר כמה פעמים, יבואו לפה עם תשובות מוסמכות. לא לזרוק אחד לשני. להגיד תשובה: אי אפשר להעביר את הכסף בגלל א'-ב'-ג'. אפשר להעביר את הכסף הזה, ובתנאי שיעשו א'-ב'-ג'. אבל ככה? זה לא רציני, באמת. אני יכול להסביר לוועדה מה אמרתי אתמול לגבי הכספים הקואליציוניים ממשרד החינוך? אמרתי שנוהל של היועץ המשפטי לממשלה מחייב חוות דעת משפטי של הייעוץ המשפטי במשרד הרלוונטי, ועד עכשיו לא ניתנה חוות דעת משפטית ממשרד החינוך. הנציג של משרד החינוך הסביר שהמשרד עדיין עובד על חוות הדעת והיא אמורה לעבור בימים הקרובים. ברגע שנקבל את חוות הדעת של משרד החינוך, אנחנו נעביר את הפנייה. לגבי שעות תמריץ וטיפוח, מדובר בתקציב קואליציוני שלא אושר מחדש.

התבקש ולא אושר ב-411, ולכן הוא לא צפוי לעבור. על ידי מי הוא לא אושר?

בכלל לא הייתה בקשה של העברת תקציב לשעות תמריץ וטיפוח. אני מבקש. לא הבנתי, מה זה לא הייתה בקשה? אתם עושים צחוק מהעולם? תמרוץ וטיפוח זה חלק ממערכת הלימודים. הנושא הזה נכנס בהסכם קואליציוני מכיוון שלא שמתם את זה בבסיס התקציב. עכשיו אתם מוסיפים חטא על פשע. מה זה לא? אני מבקש, כולנו מבקשים. הוועדה מבקשת. חבר הכנסת אחמד טיבי הוא איש רציני בעיניכם? אולי לא. מה זה הדבר הזה? לא הייתה בקשה? יש בקשה. מי אתם רוצים שיבקש? אני מבקש, אני רוצה תשובה. בצלאל סמוטריץ' אתמול כמעט הפך את השולחן, לא ידעתי מה לעשות אתו. הוא אומר שלא עובר כסף.

יש נוהל מאוד ברור לשאלה של הכספים הקואליציוניים הפוליטיים התקציביים שמופיעים. בכל רגע מתווספת מילה. כולם פורטו בהרחבה בהחלטת הממשלה שהתקבלה בלילה שבו אושרה התוכנית המפורטת לפי חוק יסוד: משק המדינה. אנחנו כמשרד אוצר לא מוסיפים צרכים נוספים. זה לא חלק מהעניין. אם יש דרישה שהייתה ואיפשהו נפלה ולא - - - והמוכש"ר? 80 מיליון של המוכש"ר, שזה לא קואליציוני בכל מקרה? ה-80 מיליון של המוכש"ר?

אם יש כסף שלא הוקצה בהחלטת הממשלה, אז צריך לטפל בו

1. צריך למצוא לזה מקור, 2. צריך להביא את זה לאישור הממשלה, 3. צריך להציג את זה בפני הוועדה. כל הדברים הללו, מה שלא נכלל בפנים, אין טעם לבוא אלינו בטענות בהקשר הזה. תעלו את משה שגיא ממשרד החינוך. אני פה, אני נמצא.

אומרים אסי מסינג ומוחמד מהלשכה המשפטית של משרד האוצר שהם לא מעכבים את כל ההעברות של משרד החינוך. הם מחכים לחוות דעת של הלשכה המשפטית שלכם, וחוות הדעת עדיין לא הגיעה. אותו דבר מה שהועלה אתמול, כל הדברים האלה, כל הסעיפים שעליהם דובר במשרד החינוך, של העברות וכל מה שנלווה, שחלק מהם צריך להעביר בהעברה בוועדת הכספים, וחלק מהם אפשר גם בלי זה, ההאשמה היא בכם.

מה שאתמול צעקו שלא עובר הכסף, זה בגלל שהלשכה המשפטית של משרד החינוך עדיין לא הגישה חוות דעת. משרד האוצר לא מתערב, להוציא מקרה אחד, שבינתיים הוא מקרה אחד, יכול להיות שיהיו עוד מקרים, תמרוץ וטיפוח. אומר אסי מסינג: אף אחד לא ביקש. מה זה לא ביקש? זה חלק ממערכת הלימודים. זה כסף קואליציוני. לצערי הרב, זה כסף שאגף תקציבים לא הסכים להכניס אותו לבסיס, לכן הוא כסף קואליציוני, אבל הוא חלק מהבעיה. בבקשה. קודם כל, אני כבר התייחסתי אתמול ואמרתי שאכן הלשכה המשפטית עובדת על חוות הדעת. אני מקווה שהיום או מחר נסיים אותן. אנחנו נמצאים בישורת האחרונה, בתיקונים האחרונים של חוות הדעת. כבר הוגשה טיוטה ראשונה והתייחסות של הקהילות הרלוונטיות. אני מקווה שהיום נסיים את כל ההתייחסויות ונוכל להעביר את חוות הדעת. זה לגבי חוות הדעת על ההסכם הקואליציוני. לגבי תמריץ וטיפוח, בחמש השנים האחרונות הנושא הזה תוקצב במסגרת ההסכמים הקואליציוניים, זה לא - - - חמש שנים. זה לא תוקצב במסגרת אחרת. משה, חמש שנים. חמש שנים זה במסגרת הסכם קואליציוני ועבר את כל הלשכות המשפטיות. הנושא מתוקצב במסגרת הסכמים קואליציוניים בחמש השנים האחרונות. כידוע לכולם, לא מתנהלים כרגע דיוני תקציב בכלל לגבי שינוי סדרי עדיפויות בתקציב, ולכן אני לא יודע כרגע איך להתייחס לנושא הזה. אם זה לא עולה בסעיף קואליציוני, כרגע אין מענה אחר שיכול להיות לטובת הנושא. אין בכלל תקציב מאושר ואין דיונים בכלל בסדרי עדיפויות בתקציבי המדינה. מה אתה מציע לעשות? זה דבר שהוא חלק ממערכת החינוך.

אני מבקש את זה בשם כל הוועדה. כרגע הפתרון הוא רק במסגרת ההסכמים הקואליציוניים. אבל אין עכשיו הסכמים קואליציוניים שמדברים עליהם. אם זה היה חלק מהתקציב, אם זה היה מגיע עכשיו לאישור תקציבי, לא היינו מאשרים אותו בלי שהיה נכנס תמרוץ וטיפוח. צריך לחכות לדיון תקציבי שיהיה. אני לא יודע כרגע - - - אין לך דרך להכניס את זה? - - להתייחס לנושא כזה. אין לך דרך. אני לא רואה דרך אחרת להכניס עכשיו תקציב המשכי כשאנחנו בקושי מתקצבים את הבסיס הקיים, להכניס נושאים שלא היו בתקציב המשרד בבסיס שלו.

יהיה מקור תקציבי אחר.

יכול להצביע על מקור תקציבי. אתה אומר יום-יומיים. מי נמצא מהלשכה המשפטית שלכם, שנית? בבקשה.

אדוני היושב-ראש, על השאלות שלנו מאתמול? על זה אנחנו מדברים. זה הנושא. שנית,

אומר אסי מסינג, הלשכה המשפטית במשרד האוצר אני לא מדבר על תמרוץ וטיפוח, זה מה ששאלתי עכשיו את משה שגיא, אבל לגבי כל הנושאים האחרים, הם לא מעכבים את זה. אם תהיה חוות דעת שלכם, של הלשכה המשפטית של משרד החינוך, הם מיד יעבירו את הכסף, או יעבירו את זה בהעברה לוועדת הכספים. אני מבקש לדעת מה את אומרת על זה. חוות הדעת לגבי הכספים הקואליציוניים נמצאת אצלנו. זה לא רק כספים קואליציוניים, יש שם גם סעיפים שהם אינם קואליציוניים. הגיעה אלינו בקשה לגבי למעלה מ-24 נושאים. למעלה מ-20 נושאים, יש בערך 24, חלק מהם - - - לגבי כל אחד מהנושאים האלה אנחנו עושים בחינה בהתאם לחוות דעת היועץ המשפטי לממשלה, גם תקציבית, גם מקצועית, בודקים עם היחידות, גם משפטית. חוות הדעת נמצאת בחידודים אחרונים. מבינים שזה דחוף ועושים מאמצים ניכרים כדי להשלים אותה. אני מניחה שזה עניין של הימים הקרובים, ולהעביר אותה לשר ולמנכ"ל כמו שאנחנו נוהגים. אני לא רוצה להיכנס לסעיפים ספציפיים, חלק מהם כבר גמורים, חלק מהם עדיין בהשלמות, אבל בהחלט הדחיפות ברורה לנו ואנחנו עושים את כל המאמצים. אני מבקש לדעת מועד.

מתי אתם מעבירים את זה? אנחנו נמצאים היום ביום שלישי. להערכתי, אנחנו נסיים אותה השבוע, זאת אומרת שברביעי או חמישי נעביר אותה לשר ולמנכ"ל, ומשם הלאה גם ללשכה המשפטית של משרד האוצר. כך אני מעריכה - - - למה צריך את הלשכה המשפטית של משרד האוצר? נמצא פה אסי מסינג, הוא אומר שלא צריך. לא צריך מה? לא צריך את הלשכה המשפטית של משרד האוצר. בואי נעשה סדר. אני אגיד לך מה אסי מסינג אמר, הוא נמצא והוא מקשיב לנו. אנחנו שאלנו אותו למה הוא מעכב. הוא אמר אני לא מעכב את זה, לא צריך את הלשכה המשפטית של משרד האוצר, יש את הלשכה המשפטית של משרד החינוך. ברגע שיש חוות דעת של הלשכה המשפטית של משרד החינוך, זה עובר לתשלום. בסדר גמור. אז אני שוב אומרת, אני מעריכה שעוד השבוע אנחנו נסיים אותה, ביום-יומיים הקרובים,

וכמובן, למינהל כלכלה ותקציבים. עם סיומה נעביר אותה למי שצריך להעביר אותה, והם ינהגו בהתאם לאמור. את יודעת שיש ברוב הסעיפים האלה מדובר על אנשים שלא מקבלים משכורת. בצלאל סמוטריץ' העלה את זה אתמול, והעלו את זה חברי כנסת נוספים. זאת אומרת, בכל יום שעובר, אנשים לא מקבלים, אין להם אוכל לתת לילדים שלהם. הייתה אתמול התקפה של המוכר שאינו רשמי גם עליי. ביקשו שלא נעביר העברות עד שלא יהיה להם את הכסף, אותו דבר גם בטיפוח ותמרוץ. כל יום שעובר הוא נזק.

הדחיפות ברורה לנו, זה בראש סדר העדיפויות שלנו. למרות שאנחנו עוסקים בהמון דברים נוספים שקשורים לחזרה של הגנים ובתי הספר, ובאלף ואחת

ומערכת החינוך,

כמרקחה, הדחיפות של הנושא ברורה לנו, זה הובהר מעל לכל ספק. אנחנו נעשה את ההשלמות הנדרשות, ניתן לזה עדיפות גבוהה אצלנו. ברור לנו, אין לנו שום כוונה לעכב שום דבר רק לצורך העיכוב. אנחנו משלימים את הבדיקות ונוציא את המסמך הזה כשהוא גמור ומושלם. אין לנו שום עניין לעכב או לגרום נזק לאף אחד. אנחנו פשוט צריכים להשלים את הבדיקות שנדרשים לבצע, זה כל העניין. לגבי תמרוץ וטיפוח, אמר משה שגיא קודם שאף אחד לא דרש את זה. תמרוץ וטיפוח הוא חלק ממערכת החינוך. לא הכניסו את זה בתוך התקציב, זה נמצא כבר כמה שנים, כמו שאת אומרת. מה עושים עם הדבר הזה? על זה בכלל לא דנים. לא ראיתי את הסעיף של תמרוץ וטיפוח ברשימה - - - איפה היית צריכה לראות את זה? זה היה חלק בכל השנים האחרונות. אני מדברת על הכספים התוספתיים.

אני לא מכירה מספיק את הנושא - - - מי מעביר לכם את הסעיפים? מי מעביר לכם? הסעיפים הועברו לנו על ידי משרד האוצר. הסעיפים הועברו על ידי משרד האוצר? הסעיפים לגבי התוספות שסוכם עליהן במסגרת ההסכמים,

הועברו אלינו על ידי משרד האוצר. - - - אני קורא לאסי מסינג שוב, אתה תשאל אותו.

מבקש גם ממך וגם ממשה שגיא לדעת ביום חמישי מה קרה עם חוות הדעת האלו האם הן הושלמו ולאן הן הועברו. אני אלך אחרי זה עקב בצד אגודל. פשוט כואב לי הלב לגבי האנשים שאין להם משכורת. לא משנה לי מי זה, במוכר שאינו רשמי אלה לא אנשים של יהדות התורה, אבל הם אנשים שהם חלק מאזרחי המדינה שמגיע להם השכר. אבל גם הסעיפים האחרים הם סעיפים שצריכים לדאוג להם. עד יום חמישי אני מבקש שתגידו גם את וגם משה אם חוות הדעת הועברו, לאן הועברו ואנחנו נעקוב אחרי זה.

גמור.

אסי, אני צריך אותך. את אסי מסינג בבקשה. מוחמד פה? מוחמד ינון, בבקשה. אני צריך את אסי, לא את מוחמד. אסי ינון אזולאי. אגב, אני לא יודע למה הם מעבירים את זה למשרד האוצר. הם אומרים שמשרד האוצר מעביר להם את הבקשות. אני שמעתי את הכול, פשוט התנתקתי לשנייה אחת. בסדר, אבל אני הולך לעקוב אחרי זה. רק שאני לא אתעצבן יותר מדי, כי אם אני אתעצבן יותר מדי, אז גם את הבקשות שלכם נעביר ללשכה המשפטית אצלנו. אצלנו רק לא מעכבים את זה. אני אבקש מהם אולי שיעכבו. הם מעכבים. בבקשה, ינון אזולאי. שאלה בעניין הזה קודם. כשאגף תקציבים מאשר כסף, הוא צריך את האישור של הלשכה המשפטית? אתה שואל אותי? הוא חיכה לך בכיליון עיניים.

הוא צריך את האישור של הלשכה המשפטית?

חזרתי והסברתי את המנגנון הקיים ביחס לסוגיה הזאת שאנחנו מדברים עליה כרגע. בכלל לא נדרשת מעורבות שלנו בכל מה שקשור לכסף שהוקצה לתוכנית

ועבר את התהליך כמו שצריך, וכל מה שנשאר בו זה - - - את האישור של זה. הוא אמר את זה. טוב, אנחנו נלך אחרי זה.

עבר את ועדת החריגים אצלכם. מה שידוע, שאתה כרגע עדיין לא חתמת על הפרוטוקול על מנת שיוכלו לצאת למכרז במשרד הפנים. מתי ייחתם הפרוטוקול המיוחל למשפחות הרעבות שנמצאות בעם ישראל? רק בשביל הלחם שלהן, לא בשביל משהו אחר. מתי ייחתם הפרוטוקול הזה על ידך?

אנחנו נמצאים כרגע לצערי הרב, עבודות המטה בהקשר הזה נעשתה באופן חלקי ושונה מיתר עבודות המטה שנעשו ביחס - - - לא, לא, אסי, אסי, בוא נעצור. אסי, יש הוראה מרז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי, שמורה לך לחתום ולהוציא את זה. זה שאחרי זה ביקשת תכנון של הכסף, קיבלת גם חוות דעת מסודרת שזה לא קשור לעניין. הרב גפני, שנייה. אם לא תיתן לי לדבר,

אני רוצה שתדבר ותענה לי באמת, דברים אמיתיים, ולא - - - אבל יכול להיות שהתשובה שאני אתן לך, לא תסכים אתה, זה בסדר. אבל עדיין תיתן לי לדבר. אף אחד לא אמר לך לא לדבר. הבעיה היא שהכול נגמר בינתיים רק בדיבורים ולא בחתימה. 700 מיליון, משפחות רעבות מחכות לכסף הזה. אני התחלתי ואמרתי שלצערי הרב, עבודת המטה בכל מה שקשור לטיפול במענק הספציפי הזה של 700,000 שקל נעשה בניגוד לכל המקובל בעבודות מטה בתקופה רגילה, קל וחומר בתקופת הקורונה. מדובר בחוסר תיאום מוחלט, וצר לי על העניין הזה. לגופו של עניין, אנחנו נמצאים בשיג ושיח במשרד עצמו כחלק מהקצאת הכסף בוועדת החריגים על כלל האגפים חשב כללי, אגף

אסי, קודם כל, לגבי הנושא, אם זה לפי הכללים או לא לפי הכללים, ברגע שזה עבר פה בכנסת,

אתם צריכים להתנהל לפי החוק ולא לפי הרצונות שלכם.

דבר שני, הדבר הזה עבר ועדת חריגים, שאלתם את השאלות, קיבלתם את התשובות. הגיע לרז נזרי ביקשתם להגיע ליועץ המשפטי, זה הגיע לרז נזרי. קיבלתם הוראה מהמשנה ליועץ המשפטי,

לחתום על הפרוטוקול, ואתה לא חתמת על הפרוטוקול. אחר כך היו לך כל מיני שאלות, התכתבות עם דנית מהמשנה ליועץ המשפטי, והיא אמרה במפורש שאתה לא יכול לדרוש עכשיו את השאלות הנוספות שלך, קודם כל לחתום על הפרוטוקול. לכן אני אומר שלא תהיה פה אחיזת עיניים. יש פה אנשים רעבים שמחכים לכסף הזה. אלה שוברים, זה לא כסף, אלו שוברים ללחם. תנו להם את זה, אל תתקע את הדבר הזה. מספיק, כמה זמן אתה יכול להתעלל באנשים האלה? וזה תלוי בחתימה שלך, לא בשום דבר אחר, אתה יודע את זה. אתה מקודם אמרת שאתם נשמעים למה שמה שהיועץ המשפטי לממשלה נותן לכם. אתה עובר על התקשי"ר בכך שאתה לא נשמע למשנה ליועץ המשפטי.

אי אפשר כבר, כל היום הוא מתעלל באנשים. אני חוזר ואומר: אתה מתאר תיאור לא נכון

אתה רוצה לראות התכתבויות? איזה תיאור לא נכון? איזה תיאור לא נכון? זה נמצא חודשיים וחצי, אתה עדיין לא מצאת את הפתרון? איזה תיאור לא נכון? ינון, אתה רוצה ינון?

התיאור היחיד שלא נכון זה ההתנהגות שלך, שאתה חושב שאתה יכול למשול פה על כולם ולעשות מה שאתה רוצה. אתה עובר על החוק ואתה עובר על התקשי"ר. - - - ינון, אבל אתה רוצה תשובה ממנו. הוא לא נותן תשובה. הוא לא נותן תשובה. אסי, בבקשה. אני לא מתכוון להתעמת אתך. כל הסגנון הזה בכלל לטעמי לא מקובל.

הסגנון שלך מקובל, לצפצף על הכנסת, לצפצף על הנבחרים, לצפצף על המשרדים, לצפצף על היועץ המשפטי לממשלה,

אני לא מצפצף על היועץ המשפטי לממשלה. הכול - - - על רז נזרי, אתה צודק. על המשנה, אתה צודק. ממש ממש לא. הכול נעשה לפי הכללים ולפי המקובל. אני כמובן כפוף ליועץ המשפטי לממשלה ואין פה שאלה בהקשר הזה. שוב, אני הסברתי, לצערי הרב אני חוזר ואומר נעשתה עבודת מטה לא כמו שצריך. כשמקבלים 700 מיליון שקל ואנחנו התעסקנו בשורה של מענקים רבים בהקשרים שונים, זה המענק היחיד שבו עבודת המטה - - - למה דווקא זה המענק היחיד? כי יש לך כנראה איזשהו עניין, איזו אג'נדה שאתה רוצה שזה לא יעבור דרך שם. הגיע הזמן שתשים את הדברים שלך בצד, תעבוד מקצועית ותיתן לאנשים הרעבים, למשפחות הרעבות, תשחרר להם את הכסף הזה. אם יש לך הוראה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, תעשה את זה. אל תעבור על התקשי"ר, תעשה את זה. אתה לא יכול לתת לנו מוסר שמה שהיועץ המשפטי אומר, וכשזה מגיע לך פתאום זה שום דבר, אתה מצפצף עליו. הטענה שיש לי משהו כדי לא להקצות את הכסף למשפחות היא מאוד מאוד מקוממת, ולא מתקבלת על הדעת. בטח שהיא מקוממת. זה מקומם אותנו שהמשפחות הללו לא קיבלו, בוודאי. זה עבר פה פה אחד. בכל פעם שואלים בשבוע שעבר מיקי לוי שאל מה עם זה, הרב גפני שאל מה עם זה? כולם שואלים, וזה הדבר היחיד שלא עבר. זה הדבר היחיד שלא עבר. זה לצפצף על היועץ המשפטי ולצפצף על המשפחות האלה. ינון, מספיק. אסי. יו"ר הוועדה, אני לא מוכן להטפות האלה. בסדר, אני עוצר את זה.

אתה לא יורד מהקו. אסי, תקשיב אליי רגע.

אמרת שהיום תהיה תשובה סופית על העניין הזה מקודם? כן, תשובה של משרד האוצר. לא חתימה. אתה מבין את ההבדל? הוא לא חותם על זה. ינון, אנחנו רוצים להתקדם.

תשובה היום זה יותר טוב מכלום.

את מה שאמרתי קודם לגבי הנושאים האחרים, אני מבקש גם לגבי רגע, תשמע עד הסוף. אתה חסר סבלנות, יותר גרוע מאתנו. לא, מה זה חסר סבלנות? הטיחו בי כרגע - - - בסדר, אני ביקשתי ממנו כואב לו הנושא הזה - - - זה לא עניין של כואב, אתמול זה עלה גם. כמה פעמים? צריך לקבל תשובות. לא, לא, לא, על זה כבר סיימנו. בסדר, אנחנו עד יום חמישי נקבל תשובות.

אנחנו לא בובות שבאנו לכאן. חבר הכנסת ינון אזולאי העלה את העניין הזה בוועדה כמה פעמים. אנחנו אמרנו שזה יעבור למשרד לא משנה. הוא בתוך העניין הזה והוא מרגיש כאילו עובדים עליו. הוא לא סתם אומר את הדברים האלה, הוא דיבר איתי כבר כמה פעמים. אתה אומר שהיום תהיה תשובה. אני מבקש לקבל את התשובה הזאת. גם אני מבקש לקבל. רק כדי לסבר את האוזן, בהצעות המקוריות של עבודת המטה לא נכנסו למשל מקבלי השלמת הכנסה והבטחת הכנסה. אלה ההצעות המקוריות. בשביל זה יש ייעוץ משפטי של משרד הפנים,

תתווכח אתם. לאחר שביקשת את זה, ביקשו ממך - - - ינון, אני לא נכנס עכשיו לעניין הזה.

תקשיב - - - לכן האמירה שמי שדואג למשפחות האלה ולא האלה, אני מציע שלא ייאמרו בכלל - - - ייאמרו, ואני אגיד מה שאני רוצה להגיד, ואתה לא תגיד לי מה להגיד,

זכותי להגיד פה מה שאני רוצה, ואם עבר פה בחוק ואתה לא מקיים את זה, אז אתה עובר על החוק, עם כל הכבוד. אסי,

אסי, אני לא רוצה להיכנס לפרטים. אני לא רוצה שיגידו שנאמר בוועדת הכספים - - - לא, הפרטים מאוד חשובים. תקשיב לי רגע.

אני ועדה. אם אתה רוצה שאני אכנס לפרטים, אני צריך לפרוס את כל המשנה שלכם עם כל מה שנלווה לעניין הזה, לא באיזו אמירת אגב שלך, שאני לא יודע אפילו להתייחס אליה. אמרת שהייתה עבודת מטה, אמרת שהיום תהיה תשובה, אני מבקש את התשובה הזאת, ואז נחליט מה עושים. תודה רבה.

מוחמד, תודה.

אנחנו ממשיכים את הפטקא. מי נמצאת מהבנקים? קרן ירדה. אם אפשר להעלות אותה בחזרה. אני רוצה בינתיים להגיד לכם שמאז שאישרנו את הפטקא, אבל זה לא רק הפטקא, יש הרבה בעיות עם הבנקים. הרבה פעמים העלו פה את הנושאים הללו, שהבנקים מקשיחים עמדות לגבי הנושא של הסיוע, שהממשלה וועדת הכספים אישרו לבעלי עסקים, והבנקים מקשיחים עמדות. גם הנושא של ההלוואות. הנושא של ההלוואות. אני אומר, איפה שצריך, את הגמ"חים, חברים העלו את זה. יש גם פניות על הנושא של הגמ"חים, שמאז הפטקא, הבנקים אומרים שלום עליי נפשי, אני צריך להיכנס לתוך הבעיות האלה? אני לא בטוח שאנחנו שמנו מספיק איזונים ובלמים לבנקים כשאישרנו את הפטקא. לא בטוח. הם צריכים לשרת את הציבור, הם לא יכולים להיות נחמדים ולא להתערב בשום דבר, ולהשאיר גם בנושא של ההלוואות לעסקים בתקופת הקורונה, וגם הנושא של הגמ"חים, שפתאום מעבירים גמ"ח קטן לגמ"ח גדול, והכול נעשה במחי יד. אני לא אוהב את הדבר הזה. לא הבנתי מה הקשר בין מענקים לעסקים בתקופת הקורונה או הלוואות בתקופות הקורונה לבין הפטקא. אני אמרתי שני דברים. אמרתי שיש טענות על הבנקים. יש טענות על הבנקים בנושא של המענקים, זה עלה פה הרבה פעמים, זה גם כנראה יעלה כאן לדיון, שצריכים לתת הלוואות. היו לנו גם את הטבלאות כמה הלוואות מומשו וכמה לא. הבנקים מקשים מאוד על בעלי עסקים שצריכים לקבל הלוואה, ואומרים אתה לא יכול להחזיר, אתה לא עובד וכל מה שנלווה לזה. כאילו שההלוואות האלה ניתנו לאנשים עשירים, הן ניתנו לאנשים שנמצאים במצוקה. והן בערבות מדינה. בדיוק, זו ערבות מדינה שאישרנו אותה בשבוע שעבר. זה רק לא קשור לנושא הזה. נכון. זה לא משנה, זו הזדמנות בשבילנו. אני לא יודע, אבל אנחנו אותה מדינה. אני לא יודע אם אתה יודע. ברור, אבל מי שיושב פה לא יכול לענות לך על זה. מי שצריך לענות הוא המפקח על הבנקים לדעתי. אמרתי עוד דבר, שהפטקא, מאז שהיא באה לעולם, יצרה לבנקים מציאות כזו שהם מקשים ומקשיחים עמדות לגמ"חים.

גם על המערכת הפיננסית. זה לא

אני ביקשתי שנציג של הבנקים ידבר. אין פה אף אחד מבנק ישראל? תשלימו את הפנייה שלכם מה אתם מבקשים. אני חושב שסיימנו לדבר על הפטקא. CRS הוא משהו שממש דומה למה הסברנו. ההסבר שלי היה טוב לשני הדברים, גם ל-CRS וגם לפטקא. ב-CRS יש נושאים שונים? לא, כל מה שאנחנו מבקשים ב-CRS זה ריווח המועדים. הכוונה היא לתת ללקוחות של הבנקים יותר זמן להגיש הסגה ולדחות את התשובה של הבנקים ליום שבו מסתיימת ההסגה המעודכנת, ולהגיש את הדוח לרשות המיסים ב-8 בדצמבר במקום ב-8 בספטמבר. לגבי הפטקא, אנחנו ביקשנו מהבנקים - - - הבנקים תמיד - - - בטענות. הפטקא זה חשוב, אין מה לעשות. לגבי הפטקא, אנחנו ביקשנו לדחות את הדיווח מ-20

ומה עם הסגות, דברים שהבנקים צריכים לעשות? בפטקא אין מנגנון כזה. בפטקא אין מנגנון של הסגות. וב-CRS? אנחנו ריווחנו את זה. הרי היום אם הלקוח רוצה להגיש הסגה, והוא רוצה שההסגה תיענה לו עוד לפני הדיווח לעולם,

הוא צריך להגיש את ההסגה עד 8 במאי. אם הוא מגיש אחרי ה-8 במאי, ההסגה תטופל לאחר מכן. אף אחד לא מבטיח לו שהשנה לא ידווחו עליו. אנחנו אמרנו שבמקום שהתאריך האחרון להסגה יהיה ב-8 במאי, הוא יידחה ל-8 ביולי. והחלטה בהסגה שהיא של הבנק? כמה דחיתם, עוד שלושה חודשים? כן, דחינו את זה עד 8 בנובמבר. מה יקרה עד אז ללקוח, עד שתהיה החלטה בהסגה שלו? הוא ממשיך בחשבון שלו רגיל? זה לא קשור. ההסגה היא אם לדווח לצרפתים או לא, זאת השאלה. אבל הוא נשאר בבנק באותו מקום, באותה מתכונת. זה לא אמור לשנות. אם הוא לא מגיש הסגה, מבחינתם הוא צרפתי. אם הוא הגיש הסגה, דנים אם הוא צרפתי או לא, זאת כל השאלה. שואלת היועצת המשפטית אם הוא ממשיך להיות לקוח רגיל. מבחינתם הוא לקוח צרפתי. היועצת המשפטית, הארכת הזמן אינה פוגעת בקריטריונים של הדיווח, הם ממשיכים לרוץ. אני אתן דוגמה ממקום אחר. כשחוקקנו את החקיקה של הפטקא, היו בעיות אני נותנת את הדוגמה של הגמ"חים, אבל זה קרה גם לגבי - - - בעיות בלשון המעטה.

הבנקים לפעמים הדבר היותר קל ונוח זה להגיד שהוא סוגר את החשבון בשלב הזה, זה מה שאני שואלת. האם העובדה - - - זה לא לעניין הזה. בסדר, זה מה שרציתי לשמוע, שלא נקבל פניות של אנשים שנסגר להם - - - התקנות האלה באות רק להקל,

אף אחד לא - - - אני מבינה, אבל אתה מאריך עכשיו גם את המועדים לגבי החלטות בהסגות. אני מבינה נכון? זאת אומרת שיהיה זמן רב יותר שהבנק ימשיך לדווח עליו כעל ישראלי, לא כעל צרפתי,

על צרפתי.

אם הוא מגיש הסגה עד ה-8 ביולי, יש לבנק לבדוק את ההסגה שלו עד 8 בנובמבר. אנחנו נתנו גם לבנק את הזמן שלו לבדוק את ההסגה שלו,

כמובן, אם הוא מדווח ב-8 בדצמבר. זאת אומרת, נתתם לבנק שלושה חודשים,

שזה מה שהיה לו גם היום,

יש מישהו מהגמ"חים שרוצה להתייחס או שאין צורך? תקריאו בבקשה. זה לא רק בנקים,

זה לא רק בנקים, זה כולם, כולל גמ"חים.

הגמ"חים הם לא חריג פה. לגמ"חים יש חוק שהם חלק מהעניין. רציתי רק לדעת, בגלל שאני הולך לקיים דיון, ואני הולך להביא את המפקח על הבנקים. מתחיל לעלות לנו על העצבים התלונות שיש לנו על הבנקים. אני לא חושב שאתם צריכים לעמוד מהצד, אבל נניח לעניין הזה. אנחנו עזרנו לכם כשבאתם עם ההסכם של הפטקא, אמרנו שאנחנו לא יכולים להיות שונים מכל המדינות האלה שחתומות על הסכם הפטקא, אבל לא יכול להיות שהבנקים שהם גוף מסחרי, שהתפקיד שלהם הוא לשרת את הלקוחות, שאנחנו נשמע כל כך הרבה תלונות, גם בנושאים שאמרתי שזה לא נוגע לפטקא, שזה הנושא של הסיוע לעסקים. אנשים באים במצוקה. אנחנו אישרנו למדינה ערבות מדינה, אנחנו אישרנו כדי שהאנשים האלה יוכלו לקבל הלוואות. אני הולך לקיים על זה דיון, אני אראה איך אני מסתדר עם העניין הזה. אני הולך לקיים על העניין הזה דיון. גם עם האנשים הפרטיים שהורידו להם מסגרות כי עכשיו הם בחל"ת. הורידו להם מסגרות. לא נותנים להם, חונקים אותם הבנקים. חשבתי שמישהו מהבנקים נמצא. פשוט חונקים אותם. אתם צריכים לתת על זה את הדעת, לא רק בנושאים האלה. רק הערה לעניין הפטקא, אם לא היה את הסכם הפטקא, אז המצב של הלקוחות היה הרבה יותר קשה, כי הבנקים היו חייבים - - - עברנו על זה. אל תסנגר על זה. הפטקא זה לא הסכם טוב, אבל אנחנו אישרנו את זה בגלל שידענו את מה שאתה אומר. ידענו שזה יכול להיות יותר גרוע. ההיסטוריה תשפוט מי עשה נכון ומי לא עשה נכון. אבל אנחנו ידענו שכבר אין מנוס.

סחבתי את זה זמן, היו לכם טענות נגדי. סחבתי את זה, לא אהבתי את זה, זה היה הסכם

פתאום אנחנו אומרים לאזרחי המדינה אתם אזרחי צרפת או אתם אזרחי ארצות הברית. זה לא פשוט, ידענו שאין ברירה. אנחנו חלק מההסכם הגלובלי, אחרת היה יכול להיות יותר גרוע, כמו שאתה אומר, אז אני לא רוצה לחזור על זה. תקריאו בבקשה את התקנות. אנחנו מדברים על שני הסעיפים.

"תקנות מס הכנסה (יישום הסכם פטקא) (הוראת שעה) בתוקף סמכותי לפי סעיפים 135ג, 135ד ו-243 לפקודת מס הכנסה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: הוראת שעה 1.בתקופה שמיום ט' בתמוז התש"ף (1 ביולי 2020) עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) יקראו את תקנות מס הכנסה (יישום הסכם פטקא), התשע"ו-2016 כאילו: (1)בתקנה 3(2)(ד)(2) ובתקנה 5(1)(א)(2), בכל מקום, במקום "שישה חודשים" בא "שנים עשר חודשים"; (2)בתקנה 6" - - - - - - חשבון בעל ערך גבוה. אני לא בטוח אם

יש לכם את 5(1)(א)(2). אחד זה פרטי ואחד זה ישויות?

ואם אין לכם את זה בגרסה שיש לכם, אנחנו רוצים לתקן את זה. על מה אתה מדבר? על 5(1)(א)(2)? על תקנה 1 ליישום הסכם פטקא. לא בתקנות המקוריות, בתיקון. בתיקון יש הפנייה 3(2)(ד)(2), ו-5(1)(א)(2). יש לך את הגרסה האחרונה, בסדר. מה שאתם שולחים למזכירות. לא זכרתי מה שלחתי לכם בדיוק בפעם האחרונה. שלחתם אלינו כמה פעמים? שלחתם פעם אחת. יש לי נוסח אחד, זהו. גם אני לא מכיר עוד אחד. "(2)בתקנה 6- (א)בתקנת משנה (ה), במקום "20 בספטמבר של כל שנה" בא "ה' בטבת התשפ"א (20 בדצמבר 2020)" ואחרי "דוח לגביו יימסר למנהל ב-20 בספטמבר שחל אחרי המועד שבו זוהה כחשבון בר-דיווח" יבוא "ואולם אם זוהה החשבון כחשבון בר דיווח בשנת 2020 ולפני יום ה' בטבת התשפ"א (20 בדצמבר 2020), דוח לגביו יימסר למנהל ביום ה' בטבת התשפ"א (20 בדצמבר 2020)"; (ב)בתקנת משנה (ו), בסופה בא "ואולם ביחס לשנת 2019 עד יום ה' בטבת התשפ"א (20 בדצמבר 2020)"". זה לעניין פטקא. מי בעד אישור תקנות מס הכנסה (יישום הסכם פטקא) ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, רוב נמנעים, אין התקנות אושרו. התקנות אושרו.

אנחנו עוברים לתקנות של CRS, הפטקא האירופאית. של ה-OECD, יש עוד מדינות חוץ מהאירופאיות. איך אתם קוראים להסכם הזה? אז קראנו לזה CRS. כן, CRS. "תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסים) (תיקון),

2020 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 135ג, 135ד ו-243 לפקודת מס הכנסה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: דחיית מועדים 1.בתקופה שמיום י"ד באייר התש"ף (8 במאי 2020) עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) יקראו את תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים), התשע"ט-2019 (להלן: תקנות יישום תקן אחיד) כך: (1)בתקנה 6(ג)(1), במקום "לא יאוחר מיום 8 בספטמבר בכל שנה" יבוא "לא יאוחר מיום כ"ב בכסלו התשפ"א (8 בדצמבר 2020)"; (2)בתקנה 7(ה), במקום "8 במאי" יבוא "8 ביולי" ובמקום "8 באוגוסט" יבוא "8 בנובמבר"". תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסים) (הוראת שעה), התשפ"א-2020. מי בעד אישור התקנות ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

תודה רבה. אני מבקש לומר לחברים, לפני שאנחנו עוברים לסעיף הבא, שהוא הסעיף האחרון, אני שלחתי לשר האוצר על הדיון שהיה אתמול, עם שלושת החודשים. אופיר, אני מבין שגם אתה דיברת. אני מחכה לתשובה. ברגע שתהיה תשובה, אנחנו נביא את זה להצבעה. הישיבה ננעלה בשעה 11:30.